שלום לכולם, בתחילת דבריי אני רוצה לברך את חברי חבר הכנסת טלב אבו עראר על היוזמה של היום הזה ולברך את